בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הדיון. היום 15 ביולי, 2019, י"ב בתמוז, תשע"ט.

סקירה על יישום חוק הפיקוח על המעונות. אמנם הכותרת מצומצמת. אני אומר כמה מילים